היום יום שלישי, י' בסיון התשפ"ג, 30 במאי 2023. נתחיל עם סעיף ד' קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 10), התשפ"ג-2023, מ/1624, הצעת חוק הדרכונים (תיקון, מתן דרכון לעולה), התשפ"ג-2022, של ח"כ יוסף טייב.

המלצת הלשכה המשפטית להעביר - - - איך אפשר לדון בזה בלי חוק? אתה רוצה את החוק? אני אביא לך, אין בעיה. אז המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את החוק לוועדה לביטחון הפנים. על מה אנחנו מדברים? ועדת הפנים והגנת הסביבה.

באיזה סעיף אנחנו? ד'. אבל תביאו את החוק ואז נדון בזה, איך אפשר לדון על קביעת ועדה כשהחוק לא נמצא לפנינו? קראת אותו אתמול במליאה, מילה במילה. אתה חושב שאני זוכר - - - אני ממש מתפלא

אתמול במליאה אתה וחבר הכנסת פורר סיפרתם לי על החוק מאלף ועד תו - - עודד פורר (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות): המיקרופונים שלנו לא עובדים לדעתי,

- - ועל הפעולות השונות כדי להתגבר על הבעיה. אני חושב שאתם מכירים את החוק יותר טוב מהמציעים ומהמצמיד.

הקליטה והתפוצות): האמת שאני ידעתי ואני בדיוק שכחתי... בדיוק שכחת? אז הנה, זאב

לא, אמיתי תביאו את החוק. בואו נתחיל מסעיפים אחרים, וברגע שיהיה חוק נדון. טוב, בסדר. - - - אבל יו"ר ועדת החינוך הוא - - - הוא בדיון, הוא בדיון.

אפשר לסעיף א'? פשוט יש לי דיון לנהל. הצבעה עכשיו, אופיר?

יש הצבעות, לא הצבעה. בואו נתחיל מ-א'.

רוויזיה על החלטת הוועדה בדבר קביעת - - - אני הולכת. יש לי דיון שלי. אתם לא מעבירים לי הרכבים של - - - של מה? הרכבים של מה? של הוועדה המשותפת. רגע, מה הוחלט בסוף? כי ההחלטה הייתה בט"ל. אדוני היושב-ראש - - - משותפת. לא סוכם עם קרויזר שזה יהיה בראשות פנינה? כי זה היה הסיכום - - - לא בראשות פנינה.

- - - טוב, בואו נעשה רגע את סעיף ב', עד שהם יתארגנו עם הוועדה המשותפת. למה? מה עם ה - - - - - - יש פה מלא רעש. אני עושה סדר. אני מתחיל עם סעיף ב' - - - תתחשב בי. אני מבין לאט.

ברור. הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשפ"ג-2023, פ/245/25 רוויזיה על החלטת הוועדה בדבר העברת

חוק ומשפט וועדת הבריאות: 1. הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג-2022, פ/392/25, של חבר הכנסת אופיר כץ,

שזו משותפת. משותפת. מתן הגיש רוויזיה - - - כן.

אז עכשיו אנחנו נצביע בעד הרוויזיה. מי בעד הרוויזיה? איזו רוויזיה? אנחנו בסעיף ב' עכשיו. אנחנו טיפה לא מאורגנים... בגללך...

אני צריכה שנחזור ל-א' בגלל שאני צריכה ללכת לנהל ועדה, אדוני היושב-ראש. עכשיו אנחנו מעבירים את כל הצעות החוק. המלצת הצוות המשפטי היא להעביר את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. כמו שהמליץ הצוות המשפטי. מי בעד?

אושר פה אחד.

הצעות החוק יועברו לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אני אדווח למתן שהוא ניצח מבלי להיות נוכח ... כן, אני חושב שזאת רוויזיה ראשונה שלו שנתקבלה. הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ג-2023, פ/2609/25 הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ג-2023, פ/2105/25 בקשת יושב-ראש ועדת החינוך,

1. הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 16) (הסדרת העיסוק באימון ספורט),

2. הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ג-2023,

3. הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת העיסוק באימון ספורט),

זאת הצעה ממשלתית ושתי הצעות פרטיות שעוסקות באותו נושא.

מי נמנע?

אושר פה אחד.

הסעיף הראשון? אני צריכה לעשות את הסעיף הראשון. פנינה, אנחנו לחצנו עליכם שתביאו לנו

ההרכב. אתם התמהמהתם עם זה.

אין צורך לנזוף בי, אוקיי? - - - לא, כי את אומרת לי שאת ממהרת. אנחנו רודפים אחריכם לגבי ההרכב - - - סליחה שהיועץ שלי חולה,

המשותפת?

בואי תגידי את השמות, בואי נגמור עם זה, נו. צריך להגיד את זה וזהו, בדיוק. אני אגיד את השמות של הוועדה שאני מביאה. בסדר, אז אנחנו נעבור עכשיו לוועדה המשותפת.

- - - - - - - - - - - - קודם צריך לאשר את הרוויזיה שלי, לפתוח.

יושב-ראש יכול לתת לנהל. הוא יכול לתת לך, הוא יכול לתת לחבר אחר. ארבעה נציגים מכל ועדה: צביקה פוגל יושב-ראש, סימון מושיאשוילי, ישראל אייכלר, צבי סוכות - - - וגם חמד עמאר. לנו יש נציג רק בוועדה של פוגל, ואין נציג מטעמנו בוועדה הזו. סליחה. רגע, מה השמות שהעבירו לכם? אז בואו נגדיל. פוגל יכול לשנות את זה בשנייה, רק תבקשו - - - אז הנה,

עכשיו משנים את זה. אין בעיה לשנות את זה עכשיו. תקשיבו, הסיפור הזה כבר עולה לי על העצבים. לפני שאת מתעצבנת, יוליה, חכי רגע. הכול בסדר. נגדיל אחד ואחד, כדי שלא יהיו פה עצבים. אז תוסיפו אצלי את שלי מירון ואצלם את חמד עמאר. אצל פוגל תוסיפו את חמד. בדיוק. חמד מאיזה ועדה הוא? מפוגל. אז אנחנו נשים את חמד עמאר מביטחון לאומי, ואת אלי דלל ממעמד האישה. לא אלי, סליחה. זה מה שאתם רוצים? אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, מה את רוצה? לא, לא. חבר'ה, אל תתערבו. אופיר, אין לי בעיה שאלי יצטרף. אבל צריך לתת לשלי, היא חדשה ואין לה מספיק.

כאילו להפיל את החוק. איך להפיל את החוק?,

יש לך פה רוב של שלושה.

תראה את הרשימה - - - אבל מה את רוצה? שיהיה לך רוב של עשרה מתוך עשרה? זה לא עובד ככה, יש פה נציגים מהסיעות. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): - - - לימור, מה הבעיה? אפשר להתחיל - - - בוא נעשה הפסקה. אז אולי נעבור לנושא ד'

הינה, לימור בסדר עם זה, אנחנו מוסיפים את אלי. אז אני חוזר מההתחלה: הוועדה המשותפת תהיה בת עשרה חברים,

ועדה. מטעם הוועדה לביטחון לאומי: צביקה פוגל יושב-ראש, ישראל אייכלר, חמד עמאר, צבי סוכות וסימון מושיאשוילי. מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה: אלי דלל, מירב בן ארי, פנינה תמנו שטה, אימאן ח'טיב יאסין וקטי קטרין שטרית. אני רק רוצה לומר כמה מילים בבקשה, אדוני היושב-ראש, לפני שאני יוצאת לוועדה. בואי קודם נצביע. מי בעד? מי נגד?

אושר פה אחד. שיהיה בהצלחה. אני מאמין ומקווה שהחוק יקודם בצורה טוב ומהירה. זה חוק חשוב.

אני רוצה לומר בכל זאת כמה מילות תודה. אני חושבת שברגע שאתמול דיברנו ופתחנו את השיח על ענייניות, כדי כן לשמור בבית הזה על יכולת התפקוד של הוועדות גם אם הן בראשות האופוזיציה זה כן נלקח בחשבון, במיוחד כשגם קרויזר בא לקראת ואמר שהוא פתוח להידברות, יחד עם אלקין. תודה לך, תודה למציעות של החוק, כמובן ליוליה שהמתינה הרבה מאוד זמן בסבלנות עם החוק שלה אצל פוגל, עד שהחוקים של חברי הכנסת קרויזר וסון הר מלך יעברו. אני מאמינה, וגם אמרתי את זה אתמול, שזה צריך לעבור מהר. אני אגיע עם חבר הכנסת פוגל להסכמות וגם אתם כמובן, המציעים שיהיו לנו דיונים עם תאריכים קבועים, כדי שנגיע לתוצאה כמה שיותר מהר במושב הזה. תודה. אדוני היושב-ראש, ייעוץ משפטי של הכנסת, פה אנחנו באירוע טיפה אחר, וצריך להפנות לכך את תשומת ליבה של היועצת המשפטית לכנסת. החוק שלי מדבר על אירועי טרור; החוק של חברי הכנסת קרויזר וסון הר מלך מדבר על הטרדות מיניות. בסוף אנחנו סיכמנו שנלך בכיוון של אירועי טרור ועל כל המשתמע מכך. אנחנו סיכמנו שנעשה מיזוג של שני החוקים האלה. אנחנו צריכים פה ייעוץ משפטי שרלוונטי לנושא. הייעוץ המשפטי שעוסק בנושא של הטרדות מיניות יהיה פחות רלוונטי, כי אנחנו כחברי כנסת הולכים בכיוון אחר. אנחנו צריכים פה ייעוץ משפטי רלוונטי ומתאים, אז אנא מכם תרשמו את זה ותעדכנו את שגית.

את הערת את הדבר הזה ואני דיברתי גם עם היועצת המשפטית לכנסת. היא אמרה שאת צודקת, והיא תביא מישהו רלוונטי. כדי שאחר כך לא יהיה לנו סיפור אנחנו צריכים פה גיבוי משפטי מאוד

אופיר, הקטע פה שזה הנושא שעוד לא היה, זה לא חוק שהועתק. זה לא משהו שכבר דנו בזה, זה משהו חדש.

נרשמה. הייעוץ המשפטי ימצא את הפתרון. ייעוץ משפטי רלוונטי כדי שנוכל לקדם את זה. תודה רבה.

הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 10),

מ/1624 הצעת חוק הדרכונים (תיקון - מתן דרכון לעולה), התשפ"ג-2022,

סעיף ד' קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק. כבר הקראתי את הצעות החוק. לפי המלצת הייעוץ המשפטי, יש להעביר אותן לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אתמול הייתה לנו ישיבה שבה האופוזיציה אמרה כמה זה חשוב ללכת לפי המלצות הייעוץ המשפטי,

בבקשה, זאב

יכול להיות שאפשר לחשוב על ועדה משותפת לשתי הוועדות, וזו גם יכולה להיות אופציה. אבל אי-אפשר לקחת נושא שהוא מאה אחוז עולים ולהגיד שוועדת הפנים דנה בו, והוועדה הייעודית שיש בכנסת, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, שזה בסוף הקהל שלה, וזה האינטרס הציבורי שהיא צריכה לשקף, היא בכלל מחוץ לאירוע הזה. ולכן אני חושב שאי-אפשר פה לדלג על הוועדה. יכול להיות שפשרה יכולה להיות, כמו שעשינו את זה במקרה הקודם. גם פה אפשר להקים ועדה משותפת של ועדת הפנים וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.

יושב-ראש הוועדה נמצא פה, לא שאלתי את דעתו. זה יהיה הרע במיעוטו, אבל עדיין אני חושב שהאכסניה הנכונה היא ועדת העלייה והקליטה, ותכף אני אנמק למה. קודם כל צריך לראות למה צריך את החוק הזה, מה הסיבות, איך הוא ישפיע על העלייה, מה ההשלכות שלו על הקליטה של העולה בשנה הראשונה, שמשאירים פה אזרח בלי דרכון - - - החוק הזה חשוב כחלק מהתהליך שאנחנו מקדמים לקבלת הפטור מוויזות, ואני בטוח שזה לא - - - אני לא בטוח שאתה כרגע רוצה להיכנס לזה. אני רק רוצה להגיד שכשבממשלה שלנו כיבדנו את המהלך ודיברנו עם האמריקאים, לא הייתה בקשה כזאת. נכון, היו חוקים לפני כן, של האמריקאים, וחוקקנו אותם. הבקשה הזאת היא בקשה נוספת שלהם. נכון שהיא לא באה מההתחלה, אבל היא בקשת המשך. אפשר לפתור את הקושי שלהם בדרך אחרת. לגבי זה אמרתי לך: אתה יכול ומוזמן לנסות. אני לא מאמין שאתם תרצו לעכב פטור מוויזות לאזרחי ישראל. אם כך, מי בעד? רגע, אני לא יכול לקבל את רשות הדיבור? בבקשה, בטח. גם הצעתי הצעה שלא הגבת עליה. אז אני אתן לעודד ואגיב להצעה.

אדוני היושב-ראש. אני לא אכנס

לגופו של החוק, וגם לא לגבי העמדה אם מתנגדים או לא מתנגדים. בגופו של החוק, כשאתה תקרא את דברי ההסבר גם בהצעת החוק הפרטית וגם בהצעת החוק הממשלתית שתיהן מדברות בעיקר על נושא העלייה למדינת ישראל. כל כולו נוגע לעלייה, כל כולו נוגע בזכויות של עולים, כל כולו נוגע להשפעות שלו על עניין העלייה למדינת ישראל. האכסניה הנכונה היא ועדת העלייה והקליטה. עכשיו, אדוני היושב-ראש, אם באמת הדברים שאתה אומר הם נכונים ויש דחיפות בחוק הזה היא הנותנת. אם יש ועדה שמבחינת הפניות שלה לדון בהצעת החוק זו ועדת העלייה והקליטה, ולא ועדת הפנים. בוועדת הפנים יש לך פקק של חקיקה, אתה נמצא שם עם עומס מאוד מאוד גדול של חקיקה. אתה כיושב-ראש ועדת הכנסת בוודאי יודע כמה חוקים מונחים לפתחו של יושב-ראש ועדת הפנים. לכן אני אומר לך את זה גם כיושב-ראש ועדת העלייה והקליטה, שמבחינת הפניות לדיונים ולניהול העסק הזה במהירות הנדרשת ככל שבאמת זה נדרש, אין שום בעיה.

חבר הכנסת אלקין, אני הולך פה עם עמדת הייעוץ המשפטי להעביר את

אני רוצה לשמוע את עמדתם אחרי מה שאמרנו. הם שמעו את מה שאנחנו אומרים; אני לא שמעתי אותם. הרי אם אתה נתלה אך ורק בייעוץ המשפטי, האם יש התנגדות משפטית - - - אני נתלה בייעוץ המשפטי לגבי מה שאמרת. יש לנו יושב-ראש מצוין שיודע לעשות סדר עדיפויות, הוא עשה את זה בחוקים הקודמים, ואני סומך עליו. אין פה שאלה משפטית. יש יושב-ראש מצוין שכבר קבע דיון בחוק הזה לפני שהוא עבר במליאה, ולפני שוועדת הכנסת החליטה - - - עודד פורר (יו"ר ועדת העלייה,

האם לעמדת הייעוץ המשפטי הדברים שלנו אינם נכונים? האם זה לא יכול להידון בוועדת העלייה והקליטה? אתה יכול להציע כל מה שאתה רוצה, ברור. אני לא מקבל את ההצעה שלך. זה לא עניין משפטי בכלל. עודד פורר (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות): אבל אתה דיברת רק על העניין המשפטי עד עכשיו.

אני אומר: אני הולך עם עמדת הייעוץ המשפטי כי זה המקום הנכון,

עודד פורר (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות):

אני ביקשתי - - - ההצעה שלך היא לא בגלל עמדה משפטית. עודד פורר (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות): היא גם. האם זה אפשרי? בוודאי שאפשרי.

אני לא מקבל את זה. עודד פורר (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה

ב-12:27 חוזרים להצביע.

מי בעד להעביר את הצעות החוק לוועדה

הקליטה והתפוצות): רגע, רק לפני זה, אנחנו אחרי התייעצות סיעתית. אני רוצה להגיד משהו. לא, אחרי זה. עודד פורר (יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות): לגבי מה שאמרת - - אולי הוא ישתכנע